סעיפים 34-39. הדבר הראשון שאותו ביקשה הוועדה לשנות זה הסכום. היום ההפניה בבעל עסק זעיר היא למחזור עסקאות שנובע ממשלח יד ומכל עסקיו של היחיד בשנת המס שאינו עולה על הסכום הקבוע בהגדרה עוסק פטור שזה סכום של 107 אלף שקלים. הוועדה ביקשה לשנות את זה כך שיהיה 120 אלף שקלים. אני עוברת על התיקונים.

אנחנו בסעיף 34 בתוך 87ב. עוסק זעיר. דיברתי על פסקה (1) שבה הסכום עלה מ-107 אלף שקלים למחזור עסקאות של 120 אלף שקלים. בפסקה (2) זה תיקון שהוא ניסוחי פקיד השומה רשם אותו. אנחנו יודעים על כמה עסקים מדובר? בדיון הקודם ניתנו הנתונים. שרן, אם את רוצה להיות אופוזיציה ולהתחיל לעשות לי רשימות, אנחנו קיימנו את הדיונים האלה. לא רק שקיימנו את הדיונים אלא אני קראתי לחברי הוועדה, את לא היית כאן, לכל החברים לשבת ולהתייעץ מה אנחנו עונים להם. אנחנו אחרי זה. אנחנו רק בהצבעות. עכשיו יהיה ויכוח איתם לגבי מה שהחברים ביקשו שאני אחליט. בסדר, אבל חשוב שגם אני אהיה מעודכנת. בסדר, אבל את לא היית כאן.

אני עוקבת ככל שאני יכולה. אי אפשר לפתוח את הדיון עכשיו. אי אפשר. אני עוקבת גם כשאני כאן וגם כשאני לא נמצאת כאן אני עוקבת בערוץ הכנסת, גם מהבית. על דברים שאתם סגרתם בחדר, אני לא יכולה לדעת. אנחנו סיכמנו על או שמעלים ל-120 אלף או שמעלים אחוזי הוצאות ל-35. אימאן, על זה אני הולך להצביע. אני ממשיכה. אנחנו בפסקה (2). נורא קשה לי עם רשות המיסים. הם אנשים חזקים, מאוד מאוד מוכשרים. מאוד מוכשרים. אני מעיד. אבל גם אנחנו מאוד מקצועיים ומאוד הוגנים. הוגנים, נכון. בפסקה (2), התיקון הוא ניסוחי. פקיד השומה רשם אותו, לא צריך כבעל עסק זעיר אלא לפי סעיף 87ג. הכוונה היא כבעל עסק זעיר. בסעיף 87ג, רישום כבעל עסק זעיר, בסעיף קטן (א) "יחיד המבקש להירשם כבעל עסק זעיר יגיש". במקור נאמר "לא יאוחר ממועד הגשת הדוח לפי סעיף 131". התבקשנו כאן בוועדה להכניס תיקון שגם יוכל לבקש להירשם "במסגרת הדוח כאמור". בסיפה הכנסנו "ובלבד שפקיד השומה יודיע לעוסק הפטור על כוונתו לרשום אתו כבעל עסק זעיר, ויציין בהודעתו כי העוסק הפטור רשאי לבקש כי רישומו כבעל עסק זעיר יבוטל כאמור בסעיף קטן (ב)". זה היה בעקבות הדיון על כך שאנחנו מבקשים שתהיה הודעה על הכוונה ועל כך שהוא יכול לבטל את הרישום. בסעיף קטן (ב), גם כאן הכנסנו שאם פקיד השומה רשם יחיד כבעל עסק זעיר, הוא יהיה רשאי לבקש מפקיד השומה לבטל את הרישום עד המועד שבו הוא חייב להגיש דוח לפי סעיף 131 או במסגרת הדוח כאמור. בסעיף 87ד. רשות המיסים נתבקשה לבחון את הסיפה לעניין תשלומי הביטוח הלאומי ומס מקביל. בנוסף ביקשו חברי הוועדה ויושב ראש הוועדה לשנות את השיעור שקבוע היום על 20 אחוזים ל-35 אחוזים ממחזור העסקאות.

יש עוד לפני כן. אני תכף אומר על זה משהו. בסעיף קטן (ג) הוספנו "על אף האמור בסעיף קטן (א), יחיד שהיה רשום בתחילת שנת המס כבעל עסק זעיר וחדל להיות בעל עסק זעיר באותה שנת מס, יהיה רשאי לנכות את סכום הניכוי לשם בירור הכנסתו החייבת באותה שנה אף אם לא התקיימו לגביו התנאים לניכוי כאמור בסעיף 87ה ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על 35 אחוזים מהסכום הקבוע בהגדרה "עוסק פטור" שבסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, ושלא התקיימו לגביו התנאים שבפסקאות 87ה(א)(2), (4), (6) ו-(ב)". זה בעקבות הערה שהייתה בדיון על כך שאם הוא לא עומד, אם הוא גילה בסוף השנה שהוא לא עומד בכל התנאים, הוא עדיין יהיה רשאי לנכות את הסכום. זה פסקה (ג)? אנחנו בסעיף 87ד, סעיף קטן (ג). יכול להיות שזה נושא חדש שאתם מוסיפים לתוך החוק? אלה תיקונים שהתבקשו בתוך הדיון. הם כולם מקלים. לסעיף 87ה. בפסקה (4) התבקשה הוועדה לא להתייחס לחלק שאינו זניח, כך שיבוא "חלק מעסק או ממשלח יד" יתקבל מאדם שהוא מעסיקו בשנת המס. בפסקה (8) נקבע התנאי ש"הוא אינו עומד בתנאי אחר שקבע שר האוצר", הוועדה ביקשה להכניס את "באישור ועדת הכספים של הכנסת". בסעיף קטן (ב), "בעל עסק זעיר שניכר את סכום הניכוי בשנת מס מסוימת ובשנת המס שלאחריה הייתה לו הכנסה מעסק או משלח יד ולא ניכה את סכום הניכוי, לא יוכל לנכות את סכום הניכוי גם בשתי שנות המס שלאחר אותה שנת מס. לעניין זה, יראו מי שהיה זכאי לנכות את הניכוי רק בשל הוראות סעיף 87ד(ג) שמתייחס לנושא של הניכוי - כאילו לא ניכה את הניכוי". בסעיף 87ז הכנסנו הוראה לבקשות שהיו לעניין ההתיישנות, התקופה לדרישת דוח. "בלי לגרוע מהוראות חלק ט', ניכה יחיד את סכום הניכוי בשנת מס, רשאי פקיד השומה לדרוש כאמור בסעיף 131(6), לגבי אותה שנת מס זאת בעצם הגשת הדוח - עד תום שש שנים מתום שנת המס". לעניין סעיף התקנות, סעיף 87ח. הכנסנו ש"שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת,

ובפסקה (2) הוספנו גם "לשנות בצו את השיעור הקבוע בסעיף 87ד(א)". הכוונה ל-35 אחוזים או 30 אחוזים, מה שנחליט.

סעיפים 36 ו-37 נמחקו כיוון שאין עוד האחדה של מסלול העוסק הפטור יחד עם העוסק הזעיר. בסעיף 38 יש תיקון שהוא תיקון ניסוחי בלבד. אני רוצה לומר לחברי הוועדה ולרשות המיסים. היו לנו התלבטויות בעניין הזה של ה-107 אלף וה-20 אחוזים שאמרתם. 25 אחוזים. אני כדרכי קראתי לחברי הוועדה וקיימנו ישיבה משותפת, קואליציה ואופוזיציה, ואמרתי להם שאלה הדברים שעומדים על סדר היום ושאלתי מה הם מציעים לעשות. שאלתי אחד-אחד מה הם מבקשים בעניין הזה. הסיכום שלנו היה, אני גם אמרתי אותו למשרד האוצר, שאו שמעלים את זה ל-120 אלף או שמעלים את זה ל-35 אחוזים ואתם צריכים להחליט מה יותר חשוב לכם. אם חשוב לכם 120, יורד ה-35 אחוזים. אלה 30. זה 30 ו-120 או 35 ו-107. החוק הוא 20. אנחנו ישבנו ודנו בזה הרבה מאוד.

או שזה יורד ל-30 - - - זה לא יורד. עולה מ-20 ל-30. תחליטו מה אתם רוצים. אל תיתן לי הרצאה. אנחנו עכשיו בהצבעות כי אחרת לא יהיה תקציב למדינה. אפשר עוד אופציה? למשוך את החוק.

אל תציע להם את זה. זה מה שהם רוצים. אנחנו לא יודעים? אתה יודע שהם רוצים את זה.

הם רוצים את זה. אתה תראה שזה מה שהם רוצים. אני מאוד מקווה שהם לא רוצים

ראשית, זאת הצעה לא רעה. אני אגלה לכולם ששמעתי אותך אומר את זה ולכן אני אומר את זה כאן. זאת הצעה לא רעה בהתחשב במה שעלה כאן בוועדה, בסיכונים שיש במה שהובא כאן, ויש לא מעט סיכונים תקציביים משמעותיים כשמעלים את זה ל-35 אחוזים והן כשמגדילים את הסף מ-107 ל-120 אלף. יש לזה גם השלכות מיסויות אחרות. אבל אמרו לכם 107 ולהעלות ל-35 או 120 עם 30. זאת האלטרנטיבה שאמרו. מדויק.

הבנו את זה היטב. אני אומר שמול האלטרנטיבה הזאת שהמשמעות היא להעלות מ-20 ל-30 זאת המשמעות לגבי ההוצאה - - - מה אתם מחליטים? אנחנו צריכים לחשוב על זה. אני אומר לך שזאת בעיה קשה. אין מה לחשוב. אני מצטער. ערן, תבטלו. אל תגישו את זה. תמשכו את החוק. אני אומר לך שאם ימשכו את החוק, אנחנו נבחר איזה חוקים אחרים למשוך לכם כאן, חוקים שאתם רוצים אותם. אני מתחייב לך על זה. אם תמשכו את החוק, יימשכו כאן חוקים אחרים ולא כדאי לכם. אל תתחיל עם האיומים האלה. ערן, אני לא אוהב שמאיימים על חברי כנסת. אל תשחקו איתנו במשחק הזה. ניסינו להגיע להבנות אבל אם אתם רוצים למשוך חוק, יש לכם ערימה של חוקים שאנחנו יודעים למשוך אותם. איום תורידו מהשולחן. תבואו בהידברות. איומים לא על השולחן הזה. ערן, אתה צריך להחליט. לא שמעתי שום איום.

אם אתם חשובים על משיכת חוק. הוא לא אמר. עזוב, אני יודע מה אני אומר. אני לא אומר דברים באוויר. גפני, אתה מכיר אותי. אני לא אמרתי דבר כזה. לא אמרת לפרוטוקול. לא אמרתי. אני יודע היטב מה אמרתי. אמרתי,

שהדבר הזה מביא חשיפה משמעותית וזה עלה כאן בוועדה, לא רק על ידי אנשי רשות המיסים אלא על ידי כל חברי הוועדה.

העניין של החשיפה. אפשר לחזור לשיח. העניין של החשיפה, של המשמעות של תכנוני המס שיבואו על הדבר הזה. ערן, אני רוצה תשובה. אתה שומע את הדעה של כולם בכל החוקים שלך. אי אפשר לעשות איפה ואיפה. אתה מצד אחד לוקח חלק מהדברים ואתה אומר שאני שם אותם, וכשהם מעלים דברים אחרים על רשות המיסים, אתה לא שומע אלא אתה עושה מה שאתה רוצה. לא אתה כערן אלא כרשות המיסים.

ממש לא. אני בסך הכול פקיד מקצועי. אני לא יכול לעשות כלום. אני חייב להגיד עם הערכה רבה שאתה מנהל גדול. לא. ממש לא. אני לא מדבר על ערן כערן. אני בסך הכול יכול להגיד את דעתי. מי שמחליט זו הוועדה.

אני אומר כאן את דעתי. דעתי היא שהמשמעות של 35 אחוזים עם 120 אלף, החשיפה התקציבית לדבר הזה היא עצומה. זה עלה כאן בוועדה. לתכנוני מס. זה מה שאני אומר. אני מקווה שאני עוד יכול להגיד בוועדה את דעתי. אתה חייב להגיד. לא שאתה יכול. את החייב להגיד את הדעה שלך בוועדה ואף פעם לא סתמו לך כאן את הפה. אף פעם לא סתמו את הפה לאף אחד. אני אומר כאן את הדברים ואני אומר שאני יודע, וגם שמעתי, ש-30 אחוזים זה מספיק. אם תשאל את הדעה שלי על 120 או 130 או 150, אני גם בדעה של ה-107, כדעה אישית. אבל נכנסים לחדר ואנחנו מגיעים לאיזושהי הבנה והסכמה. אומר הרב גפני שאנחנו ישבנו, קואליציה ואופוזיציה, והייתה דרישה לכאן או לכאן. לא תמיד זה שלם לנו ולא תמיד זה שלם להם, לא תמיד זה שלם לכולם ביחד אבל כשיצא מהחדר של הרב גפני משהו שזאת החלטה, גם אם אני לא מסכים להחלטה - אמרתי לך את הדעה אישית שלי - אני מתיישר עם מה שהוחלט. זה מה שאמר הרב גפני. הוא אומר שאנחנו ישבנו כקואליציה ואופוזיציה בחדר שלו, הוא ריכז את כל זה, אמר שהוא קורא לנו כדי להגיע להבנה. זו ההבנה שביקשו, זו ההבנה שהיו מוכנים. אמרתי לך, שאל אותי לגבי 30, אני אגיד שאין לי בעיה. שאל אותי לגבי 107, אני אגיד לך שאין לי בעיה. אני לא נכנס איתך לדיון למה. אני לא טוען שעוסק פטור צריך למעלה מ-107. אני כרגע אולי לא מכיר את הנושא של עוסק פטור.

בסדר.

כשמגיעים להבנות אנחנו כחברי כנסת, כבדו אותנו כחברי כנסת ולכו איתנו. אני רוצה לומר לך שאני בדיונים שהיו כאן זרמתי אתכם ואפילו הגנתי עליכם. אני חושב שאתם עושים את העבודה שהיא עבודה קשה ואפילו כפוית טובה. בסופו של דבר אלה המיסים שנגבים ואתם צריכים לגבות כמה שיותר מיסים אבל בשכל. אני אמרתי את דעתי. בסוף קיבלתי את כל מה שהוחלט על ידי כל חברי הכנסת למרות שדעתי הייתה לתת פחות מ-35 אחוזים. קיבלנו את הדעה של רוב האנשים וזה מה שיצא. זו ההחלטה שיצאה.

לא למשוך את החוק. מי מדבר על משיכת חוק?

עד שהגעתם להביא משהו מיטיב, אתם רוצים למשוך? תמשכו את חוק הארנונה. אני לא בעד למשוך. ערן, מירי, אני חבר שלכם. אני לא יריב שלכם. אני יודע את ההתלבטויות ואני מכיר את הדברים האלה. הייתה כאן הסכמה. אנחנו לא נזוז ממנה. אני גם לא אקח את השם שלי ואני פתאום אעשה איתו קרקס. אומר חמד עמר ואומרת אימאן, אני מקווה שזה גם יהיה עם שרן אבל אני לא יודע, שאם אתם מסכימים לאחת מהאופציות האלה, אנחנו מצביעים עכשיו על החוק בלי הסתייגויות. אם אתה שואל אותי, אני כבר לא יכול לדבר איתך עכשיו בארבע עיניים אבל אם הייתי יכול לדבר איתך בארבע עיניים,

הייתי אומר לכם קחו את זה בשתי ידיים בואו נגמרו את זה. ההפרש הוא 1,500 שקלים. אם אתם עושים 120 כפול 30 אחוזים או 107 כפול 35 אחוזים. אתם תחליטו מה שאתם רוצים. תחליטו על זה, ערן. זה בידיים שלכם. ערן, קחו הפסקה של חמש דקות ותחליטו. הרב גפני, גינדי רוצה להציע משהו. אתה רוצה לשמוע?

יש לנו כאן 80 הסתייגויות ועוד טענה לנושא חדש. זה לא נושא חדש. אני צריכה התייעצות סיעתית עם חמד. תדעי שאני הייתי אופוזיציה, אילון היה אופוזיציה, פינדרוס היה אופוזיציה. גם אני הייתי אופוזיציה.

אתם הייתם קואליציה ואנחנו היינו אופוזיציה. כשהיינו מגיעים למצב כזה, לא היו הסתייגויות ולא היה פיליבסטר. הגענו להסכמה, יצאנו עם משהו שהשגנו. לא בכל הדברים. במה שהגענו להבנות הגענו להבנות. לא אמרתי בכל הדברים. אבל תמיד בשעה 2:00 לפנות בוקר היינו מגיעים להבנות. מה שסיכמנו, אנחנו לא זזים מהסיכום. אנחנו סיכמנו 30 ו-120 או 107 ו-35. זה מה שסיכמנו כאופוזיציה וקואליציה. ישבנו על זה שעות. שכיר ועצמאי ממילא לא יהיה במסלול הזה. הוא יהיה. אבל הוא יצטרך תיאום מס.

לפי החוק הזה זה לא מעניין כמה הוא מרוויח. הוא יקבל ניכוי של 35 אחוזים. כן, אבל אם הוא עובר את סף המס, הוא ישלם. כן. אבל הוא מקבל הטבה של 35 אחוזים הוצאה בלי הוצאה. אנחנו נרוויח מזה הרבה כסף. מהצד שלנו אין הסכמה לזה. זה פוגע בשכירים.

אוצר המדינה, שיחשבו לפני שהם באים לכאן. מסכים. זה פוגע בשכירים. שיחשבו בבית לפני שהם באים לכאן. אם אני שכיר אצלך ואני עצמאי אצלם, למה אתה פוגע בי?

אני מקווה שהעצמאים ייהנו ולפחות יהיה להם קצת מזור בשנים הקרובות בעניין הזה. אדוני, יש ארבע הערות לנוסח. תגיד טלגרפית. סעיף 87ג(ג), פקיד השומה. ברשותך, לפני שאתה מתחיל. ברור לך ולי ששום הערה לא אמורה

גם אם הוא לא הצליח לעבוד באותה שנה,

אני ביקשתי את זה פעם קודמת. גם אם המחזור שלו

הסכמנו לשש שנים.

הסכמנו מה שהסכמנו. לא, זה לא

היום אדם שכיר שלא מגיש את הדוח, אין מגבלה.

תכתבו ארבע שנים.

ההוראה הזאת מקלה ביחס לשכיר.

מבחינה טכנית, כתוב בנוסח 120 אלף שקלים,

אנחנו צריכים לנסח את זה.

ככל שיהיה אפשר לשפר את התהליך, אנחנו - - - יש לך שמונה חודשים. קיבלנו את הדרישה של הוועדה. נשלח לו בהודעה שהוא עוסק זעיר, רשמנו אותו כעוסק זעיר וניתן אפשרות לתקן. זה נשמע לי

לטוב ולרע - אני רומז להם בעדינות מכניסים סעיף בפקודת מס הכנסה של הגבלה לדרישת דוח על מישהו שלא חייב להגיש דוח. עד היום זה לא היה קיים. הסעיף הזה הפריע להם בפקודת מס הכנסה לאורך כל המקומות כרגע והם מפחדים, בצדק, שזה יגביל אותם לדרישת דוח. יש כאן איזושהי

המצב של עוסק כמו מצב של מישהו אחר שלא חייב בהגשת דוח.

כמו כל ביקורת רגילה יש לך חמש שנים לפנות ולעשות.

אנחנו לא בחוק מע"מ.

ערן, אני נכנס בסוף ינואר ומדווח לך.

זה הדוח

אתם נכנסים בחזרה לתוך הסעיפים האנטי תכנוניים כבר דיברנו עליהם. מה התכנון כאן?

היא יכולה להיות עוסק פטור אבל היא לא יכולה להיכנס לחוק הזה. אני חושבת שהיא נכנסת להגדרת קרוב. ערן, היא יכולה להיות עוסק פטור אבל לא יכולה לא יכולה להיכנס לחוק הזה.

כל ההוצאות יירשמו בחברה, חלק מההכנסות יירשמו אצל האישה והיא תקבל גם את הניכוי. אנחנו לא רוצים את המצבים האלה. אבל אם אין חברה? לפני כן היא חיה חמש שנים

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על הרוויזיות ולאחר מכן לנושא של חוק יסוד: משק המדינה. אנחנו מגיעים להסכמות בחוק הזה כפי שהאופוזיציה ביקשה.

נצביע ואחר כך אני עושה

הצבעה

אני מבקשת גם להימנע. רוויזיה על הסתייגות מספר 4. מי בעד קבלת הרוויזיה?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה

מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 75. מי בעד

יש כאן שניים שלא הצביעו אתי וסלומון. אני מבקשת לקבל את ההסתייגות הזו. הם לא

מי בעד קבלת הרוויזיה?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 2. מי בעד קבלת הרוויזיה?

מי נמנע?

הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 3. מי בעד קבלת הרוויזיה?

רוויזיה על הסתייגות מספר 66. מי בעד קבלת הרוויזיה?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 67. מי

מי נגד?

הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 112. מי בעד קבלת הרוויזיה?

מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 114. מי בעד קבלת הרוויזיה?

מי נמנע?

מי בעד קבלת הרוויזיה?

מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגות מספר 3. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. רוויזיה על הסתייגות מספר 6. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי

אנחנו עוברים למקבץ הסתייגויות של חד"ש-תע"ל. רוויזיה על הסתייגות מספר 1. מי בעד קבלת הרוויזיה?

רוויזיה על הסתייגות מספר 1. הם לא כאן. אין אף אחד ממפלגת העבודה. גם אני הגשתי רוויזיות. לא רק הם הגישו רוויזיות על ההסתייגויות.

לא הסתייגויות אלא רוויזיות. רוויזיה על הסתייגות מספר 1. מי בעד קבלת

מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. היא לא הקריאה את הסעיף. היא אמרה שמונה.